אני פותח את הדיון. זה דיון מהיר שהופנה אלינו באמצעות הכנסת בנושא 15 שנה אחרי והטיפול במגורשי גוש קטיף טרם הושלם.

אני אוותר כרגע על דברי הפתיחה שלי. חבר הכנסת סמוטריץ',

תודה. הייתה שיחה מקדימה ביני לבין חבר הכנסת סמוטריץ'

אני מבקש מכל הדוברים שיהיו כאן באמת להתמקד בדיוק באספקט שעליו הוא מדבר. יש המון דברים להגיד על גוש קטיף ועצם המילה, אתה אומר התנתקות, אתה אומר גירוש וכבר עצם המילה מתחילה להיות טעונה, אפילו כשנכנסים לטיפול באנשים

הוא ביקש שישחררו לו את הכסף ובכסף הזה הוא יצליח להשלים את הבית ואז לפנות את הקרווילה. לא רק שלא מוכנים לדבר איתו על זה, הוא הם קיבל מכתב שאם הוא לא יפנה עד תאריך כזה וכזה,

ייקחו לו את 300,000 שקל האלה שחייבים לו. זאת אומרת במקום להגיד לו: קח

לפי מה שאני מבין קצת אחרי הגירוש נחתם הסכם עם הקיבוץ. כשהקיבוץ נכנס לפירוק בא המפרק ואמר שהוא לא מכבד את ההסכם והתחיל לפתוח את הכול מחדש. בפועל יש מלחמות בין הקיבוץ

קרווילה שהיא קיימת,

היא קיימת ויש משפחות שעוזבות פה. פשוט קיבלנו תשובה של לא,

לא מזיזים משפחות ממקום למקום. מפה זה רק לבית הקבע. תנו לה למות

זה לא עניין של לבנות את הבית.

אמרה ניקח משכנתא. זה לא הסיפור, הסיפור הוא שהם לא יכולים להתיישב שם בכלל. אז הדברים ממש לא מדויקים. החל מיום הראשון בדצמבר 2019 אפשר להגיש בקשות להוצאת היתר בנייה ולמיטב ידיעתי

זאת אומרת בסוף זו משפחה שהמדינה באה

זאת זכותם אגב ואין לנו בעיה עם זה. לבוא היום ולהגיד שהמדינה לא עוזרת להם, אני חושב

כי גם אם אתה תעשה מחר את המשפחתית ייקח לך זמן לבצע אותה,

לפחות לאימא החולה לתקופת

אבל עוד פעם, אנחנו מנסים לעזור לכל משפחה, אבל לגמור את

המקרה הנקודתי הזה הוא מקרה שמבחינתנו הפיצוי שמגיע למר' גרוס

ולמיטב ידעתי וזיכרוני הוא לא היה בעל חנות. הוא היה בעל חנות והוא היה בעל זכויות. בעלים?

פתרון. לנו ברור ואני מבין כרשות ואני חושב שגם המדינה צריכה להבין את זה, שיש מקרים שהם מקרים חריגים שנפלו בין הכיסאות או אנשים שלא הצליחו ליצור מקורות

כרגע זה לא הוצע.

תן לי לייצג את המדינה לדקה ומיד אני מוריד את זה ממני. אני אומר לך שלא יהיה

כרגע אנחנו שומעים שמִנהלת תנופה הולכת להיסגר בסוף שנה.

כשהמִנהלת תיסגר מי ייתן מענה לכל האוכלוסיות האלה? פרויקטור לחצי שנה.

אני אומר, ההצעה שלי מעשית אם אתה תוכל. אני לוקח

בשביל זה צריכה להיות נכונות. כרגע אין נכונות. אני רואה איזושהי ריצת אמוק לסגור. לסגור

שר החקלאות נכנס ויוצא ופקידים הולכים ובאים, אנחנו נשארים עדיין בלי בית,

היא יודעת לעשות גם מבחינה חברתית וגם מבחינה מעשית וכו'. אני קורא לכם בכל לשון של בקשה.

שלחתי פה תמונת על של אתר הקרווילות כדי להראות

באתר הקרווילות, יש שם מקום שיועד במקור לעוד חנויות.

מה זאת אומרת?

הם קיבלו קרווילות לפני 15 שנה ושכחו אותם. מכוח מה הם מתגוררים

בהינתן שמשפחות מפונים ייבנו את ביתן או אני אניח על המגרשים האלה משפחתיות, את צריכה לתת להן פתרון ביוב גם אם

גם על זה הסכמנו. זאת

רואה לנכון לעשות כדי ללוות את המשפחות האלה

אמר אבי פרחן,

זאת אומרת שמהמועד שבו מסרנו להם ארבע פינות של מגרש שבו הם

שני נושאים. לגבי נווה ים, לפי דעתי בנינו יישובים, אני גם הייתי ראש קהילה 15 שנה והייתי אחראי על 70 משפחות. אני מזהה שם בעיה שלו ימשכו אחד

אנשים במצבם ובגילם אחרי כל כך הרבה שנים עם הרקע וכו', אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. לפעמים צריך לעזור להם וצריך לעשות איתם את הצעד הזה. כמו שאמר אליעזר נכון, ואליעזר אומר את זה מניסיון של המון שנים והמון

מצד שני כן תהיה התחייבות של הממשלה שהמִנהלת הזאת לא נסגרת עד שהאחרון מיושב וגם לא מקבלת איזושהי סמכות לחתוך פה לרוחב בקווים, איזושהי יכולת להתגבר על זה. למשל את אסנת קמחי אני מבין לגמרי, יש לה הרבה מאוד אנשים שזכאים לדיור ציבורי והיא אומרת למה דווקא הם. את הדבר הזה, אנחנו